אנחנו ממשיכים בנושא הבא,

ברשויות השלטון בשנת 2021. נשיא המדינה, ראש הממשלה,

נושאי משרה שיפוטית.

תמונת המצב היא כזו: תמונת המצב היא שהולכים לעדכן את שכרם של נושאי משרה בכירים ונבחרי ציבור ב-1 בינואר

חושב שצריך לבטל עכשיו את העדכון הזה. אני נגד לבטל באופן קבוע. אני לא יודע מה יהיה בעוד חודשיים, אף אחד מאיתנו לא יכול להתחייב שהכנסת לא מתפזרת והולכת

זה שזה מגיע למשרות השיפוטיות והממשלתיות, אני חושב שטוב שאנחנו עושים את זה בהינתן שהממשלה לא יודעת להסתדר ולעשות את זה. אני חושב שמגיע לנו כל הכבוד שעשינו את זה. זה יעזור לי בפריימריז. כל מי שלא מצביא לש"ס, שיצביע ליהדות

מה הבעיה?

לתרום. אני רוצה לוותר על שכרי, תן לי את הזכות הזאת.

"אם תבחרו בי אני מתחייב לוותר על שכרי". ומה עם אלה שלא

אתם אומרים שלא והוא אומר שכן. אבל זה לא נושא שאנחנו יכולים לקיים עליו דיון עכשיו. זהו נושא שמצריך דיון נפרד. בעיקר אם אין לנו הארכה אז אנחנו צריכים להצביע. נציג השופטים,

יפה, כל הכבוד, זה חידוש גדול.

זו כמעט פעם ראשונה שיש הסכמה בין הכנסת לרשות השופטת. אבל זו פעם ראשונה שהשופטים מקבלים את עמדת הכספים בעניין של השכר.

הדיינים והקאצ'ים כבני ערובה בדברים אחרים.

תמיד עם השופטים היה ויכוח קשה אצלי

אסור לנו בעיני עצמנו - - - והיה לי חשוב להגיד את זה.

ואנחנו כל הזמן בקשר עם הציבור שסובל, אין יותר נכון וצודק מה שאנחנו עושים עכשיו.

סתם, זה בהומור. אני חושב שזה לא טריוויאלי שאתם לוקחים את המושכות ולא מחכים לממשלה אלא עושים את מה שרשות מחוקקת יכולה לעשות,

עקב משבר הקורונה והמשבר הכלכלי שהביא לקפיצה של 14% בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. לגבי הסעיף השני בהצעות ההחלטה, הסעיף הזה לא ברור ואנחנו עמדנו כל כך גם בדיון בוועדת הכנסת

צריך להדגיש למה הוא לא ברור: מדד השכר הממוצע במשק מתפרסם לפי חוק הביטוח הלאומי.

כשכתוב "המפורסם האחרון " זה נכון לינואר 2020. צריך להדגיש את זה כי בחודש ינואר 2020 עלה השכר הממוצע ב-3%, זאת אומרת שכרגע אתם מחליטים על העלאה מסוימת של 3% בשנת 2022 לפי איך שאני מבין את זה. לעניין אחר, אנחנו

שהציע היושב-ראש, לבטל את אותה הצמדה. ואני אתקן את חבר הכנסת אזולאי, אנחנו לא מבקשים להפחית משכורת של אף עובד, אנחנו בסך הכול מבקשים לבטל את ההצמדה למדד השכר הממוצע במשק. כוונתי לאותו מדד שעולה ב-3% בכל שנה ש-20 השנים האחרונות. אנחנו מבקשים לבטל את ההצמדה הזו - - - הוא גוף פוליטי, הוא הולך לבג"ץ נגד ילדים שלומדים תורה. - - - שישבה על המדוכה וקבעה את הדברים הללו ביחס לחברי הכנסת. תודה רבה. היועץ המשפטי של הוועדה רוצה להתייחס, אני מבקש בקצרה.

לנו יש ערכים לא פחות מהם ושלא ילמדו אותנו את הדברים הללו. אנחנו לא הולכים כל מיני גופים שלא מוצאים חן בעיננו בגלל שהם הולכים עם פאות. קיבלנו פנייה מהתנועה לאיכות השלטון כפי שהם הביעו אותה גם פה בדיון. אנחנו נשמח לקבל את הפניות שלהם מבעוד מועד ולא שעה או שעתיים לפני הדיון - - אז איך הוא יופיע בטלוויזיה? - - זאת על מנת שנוכל להתייחס ברצינות ובאופן מלא לפנייה. הידי העלה שני נושאים, האחד הוא לגבי אופן עדכון השכר של נושאי המשרה בשנת 2022. הנוסח שבפניכם הוא הנוסח שאושר על ידי ועדת הכנסת ביחס לחברי הכנסת, גם אם חשב הכנסת יוכל להסביר גם לכם מה המשמעות של העדכון בשנת 2022. לגבי שינוי אופן הצמדת השכר של נושא המשרה: כפי שאמר יושב-ראש הועדה, היו ניסיונות בעבר לשנות את אופן העדכון, עמדת יושב-ראש הוועדה הייתה שאם משנים אז משנים רוחבית בצורה שתחול על כל נושאי המשרה. כבר היה ניסיון שונה לגבי שרים וסגני שרים ונוצרו פערים.

יש מי שיאמר הכוונה הטובה, לעשות את זה עדכון מדדי והחזירו את זה בחזרה, באופן שווה,

זו התשובה, אנחנו שמענו את הדברים והשבנו כאן. לא נשיב במכתב חוזר. עם כל הכבוד, אני מכבד את כולם, אתה אמרת שצריך לתת לו לדבר ולהשיב לו. לי יש עמדה אחרת בעניין הזה. אני קיבלתי ערכים אחרים. מי שמדבר על איכות שלטון לא יכול ללכת לבג"ץ נגד ילדים שלומדים בתלמוד תורה. אצלי הערך הוא שונה, אני לא אלך נגד ילדים חילוניים. ההיפך הוא הנכון, אני אלחם בכל הכוח שיקבלו מה שמגיע להם ואת מלוא התקציב. הם לא כך. אז הוא אמר וענית לו, עשית לו הרבה כבוד. זו תנועה ל - - - השלטון, לא לאיכות השלטון. כן, מה זה?

"החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה ביטול עדכון המשכורת), התשפ"א 2020 בתוקף הסמכות לפי סעיף 16 לחוק-יסוד: נשיא המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור: הוראת שעה לשנת 2021 1. על אף האמור בכל דין, בשנת 2021 לא תעודכן משכורתו של נשיא המדינה לפי השינוי בשכר הממוצע. עדכון השכר בשנת 2022 2. לשם חישוב עדכון משכורתו של נשיא המדינה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022), יובא בחשבון השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2020, במקום השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2021."

אני מבין שההתייחסות היא לעדכון שהיה בשנת 2020. הוא בעצם ההעלאה שתהיה בשנת 2022?

ומה יהיה השיעור שלה? 2.8%. זו בעצם המשמעות של תקנה 2 בהחלטה שהקראתי. שהיא בעצם עומדת בהלימה להוראות החוק שאתמול אושר בוועדה הכנסת לגבי חברי הכנסת. "החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה ביטול עדכון המשכורת), התשפ"א 2020 בתוקף הסמכות לפי סעיף 36 לחוק-יסוד: הממשלה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור: הוראת שעה לשנת 2021 1. על אף האמור בכל דין, בשנת 2021 לא יעודכן שכר היסוד של ראש הממשלה, השרים וסגני השרים לפי השינוי בשכר הממוצע. עדכון השכר בשנת 2022 2. לצורך חישוב עדכון שכר היסוד של ראש הממשלה, השרים וסגני השרים ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022), יובא בחשבון השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2020, במקום השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2021." " החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה ביטול עדכון המשכורת), התשפ"א 2020 בתוקף הסמכות לפי סעיף 10 לחוק-יסוד: השפיטה, סעיף 8 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט 1969, סעיף 26(ד) לפקודת התעבורה, סעיף 17 לחוק הדיינים, התשט"ו 1955, סעיף 14 לחוק הקאדים, התשכ"א 1961 וסעיף 20 לחוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ"ג 1962, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור: הוראת שעה לשנת 2021 1. על אף האמור בכל דין, בשנת 2021 לא תעודכן משכורת היסוד של נושא משרה שיפוטית לפי השינוי בשכר הממוצע. עדכון השכר בשנת 2022 2. לצורך חישוב עדכון משכורת היסוד של נושא משרה שיפוטית ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022), יובא בחשבון השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2020, במקום השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2021." חבר הכנסת אזולאי רצה להעיר משהו. מה עושים עם הכסף המוקפא או עם הסכומים שאינם מעודכנים? הכנסת מורידה את זה מתקציבה וזה חוזר לאוצר. ואם פעם אחת אפשר להגיד,

דווקא בקולך, מה הוא שכר הברוטו של חבר כנסת ומהו שכר הנטו. כשאנחנו הולכים ברחוב מסתכלים עלינו ואומרים כל מיני מספרים. תגידו פעם אחת אתם. הציבור מסתכל כאילו אנחנו מרוויחים 40,000 שקלים. מה זה יעזור? שהם יגידו את זה. זה מאוד משתנה, יש המון משתנים בחישוב שכר הנטו. ינון, אני מבין

הבקשה

אני עברתי כבר דברים יותר גרועים. זה בכלל לא משנה. רבותיי, אייל, שלומית, אני מצביע הצבעה אחת על הכול. מי בעד אישור ההחלטות כפי שהוקראו על ידי היועץ המשפטי, ירים את ידו, מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר ההחלטות נתקבלו, אני מודה לכל חברי הכנסת, ההחלטה התקבלה פה-אחד. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. איתן, אנחנו מחכים להעלאה ביום שני במליאת הכנסת. תודה לשופטים ולדיינים ולכל מי שהיה שותף לעניין הזה.